אני מתנצלת על העיכוב הקל, האתגרים הטכנולוגיים מאתגרים. לפני שנתחיל אני רוצה לומר לכולם, לכל מי שנמצא כאן, שאני מעריכה מאוד את הגעתם של כלל הגורמים לדיון בנושא שהפך להיות בעיניי אולי פרויקט הדגל של הוועדה כיוון שהוא ממחיש את האתגרים מכל הרבדים שלהם, גם אם הוא אולי הנושא הקשה ביותר לפיצוח, והוא נושא התחלואה הכפולה. אני מודה לכולם שהגיעו. אנחנו נפתח כהרגלנו עם סרטון קצר לטובת הכניסה לקו המחשבה הנכון ומשם נמשיך. (הקרנת סרטון). הנושא הזה, כפי שפתחתי ואמרתי, הוא אחד הקשים לפצח אותם. הכתבה הזאת נועדה להכניס את כולנו לתופעה, ממדי התופעה והשלכותיה הבלתי מטופלות. התופעה מתמשכת. זאת אומרת, הסיבה שפתחנו בסרטון שהוא באמת כל כך מערער שקשה לעבור אחריו לסדר היום היא שאנחנו רואים אל מול העיניים הזכירו גם את יהודה ביאדגה ז"ל את סיפור מותו של שיראל חבורה זכרו לברכה שמגולמת בו סדרת הכשלים ואני לא

הזה בין התמודדות של מתמודדי נפש עם הנושא של ההתמכרות, תחלואה כפולה. זה מקרה טרגי שדורש מאתנו לתת עליו את הדעת ולא רק בקריאה, בטח לא בבכי, לתשומת לב או כמו הסתיימה הכתבה בסיוע למשפחות אלא בקריאה לפעולה מאוד מאוד משמעותית אל מול

אנחנו יודעים שעד שנת 2015 משרד הבריאות היה אחראי לספק את השירותים בתחום בריאות הנפש ושב-2015 נכנס לתוקף צו ביטוח בריאות ממלכתי שהעביר את האחריות ממשרד הבריאות לקופות החולים.

עם זאת, צריך להבהיר על מי מוטלת האחריות לטיפול במכורים עם תחלואה כפולה. אי אפשר שהם ימשיכו ליפול בין הכיסאות, כבר שלושה כיסאות,

אבל אני חושבת שאנחנו חייבים להציף את הנושא, להבין את ההכרח לתכלל את הדבר הזה כדי שנוכל להבין את המצב, לזהות את הפערים, לבחון את שיתופי הפעולה שכבר עכשיו נדרשים ויכולים לעשות אותם וגם את אלה שלטווח רחוק צריך לדאוג

בזמנו כמעט ולא היו מיטות או מכסות לתחלואה כפולה בבתי חולים פסיכיאטריים ולכן אמרנו בוועדה שבכל בית חולים

מה המספר של המגיעים לאשפוז?

אנחנו עשינו התפלגות לפי גיל. בסך הכול בשנת 2015 היו 5,321 אנשים שהתקבלו עם תחלואה כפולה. למה את נותנת לי את הנתון של 2015?

של אנשים המתאשפזים אשפוז פסיכיאטרי - - - יש היום הגדרה אחידה?

אנחנו לא יודעים להגדיר? אני אסביר. יש למשל מקומות בעולם היכן שבתחלואה כפולה מכלילים גם הפרעת אישיות ושימוש בחומרים כמו התמכרות. בארץ לא.

שזאת תוצאה של הכשרות והפנמה שהיום יותר ויותר אנשים

אומרת שיתכן שהנתונים הם בחסר אבל יש מודעות יותר ויותר. הבעיה שהיא יותר קשה, היא קיימת בתוך הקהילה. לא כל האנשים שסובלים מתחלואה כפולה מגיעים לאשפוז. הרבה מאוד מטופלים או לא מטופלים בתוך

חשוב להבין את זה.

לא רק שימוש בחומרים אלא גם שימוש באלכוהול.

לא ברמה שהיה אמור להיות.

על התמכרויות, על השפעות ועל השפעות של החומרים על המצב הנפשי. בזמנו הכנו הכשרה של 40 שעות והעברנו אותה לכלל בתי החולים הפסיכיאטריים שהיו בארץ. אולי לא לאחד או שניים כי הם לא היו של המדינה

זה מרכז אינטנסיבי. באשדוד יש מרכז כזה שהוא אופטימלי עבורנו שנקרא מרכז מאור, שם מהתחלה יש שילוב גם

זה לא משנה אם זה באשפוז או בטיפול יום, אז הפער הזה בעיני הוא

אני אומר מילה לגבי האשפוזית הארצית לתחלואה כפולה. האשפוזית היא במתחם בית חולים באר שבע. אנחנו פנינו מספר פעמים די להרחיב את המענים, את מספר המיטות הארציות לגמילה. יש הבדל בין המענים שניתנים בתי חולים שהם יותר לאיזון מצבם הנפשי של אנשים עם תחלואה כפולה לעומת

אבל זה לא טיפול בהתמכרות. זה ממש לתת אקמול למחלה.

הבנתי. בתקווה שאז הוא גם הולך לקבל את הטיפול הנוסף להתמכרות. זאת הבעיה כי הסיכוי הוא

כל עוד שהם לא מכורים והמחלה היא בלתי הפיכה,

הייתי אומרת הפוך. בזה שאנחנו לא מטפלים בהתמכרות,

אני אומרת את זה כהדיוט ולא כאיש מקצוע. מתוך זה שאנחנו לא מטפלים בהתמכרות מבעוד מועד,

אגב,

של ההתמכרויות עולה למשק הישראלי שבעה מיליארד שקלים. אנחנו יודעים את זה מדוח שפורס את הנתונים ולכן אפילו רק מהפריזמה

דווקא כמו שאומר חברי, בבני הנוער על מנת למנוע את הגעת המצב היום להיות

90 אחוזים מהאנשים שמאושפזים בכפייה במדינת ישראל, ואני גם חבר בצוות הבין-משרדי שהקים כבוד נשיא המדינה בעקבות הפרשות הקשות שפורטו היום בכתבה לגבי שיראל חבורה ויהודה

יש שלושה צוותים. יש צוות שמציע שינויי חקיקה לגבי הנושא של חקיקה מתאימה לרבות הקמת דוגמה, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו בצורה מאוד מאוד חזקה הצוות

לכן קם הצוות הבין-משרדי. אנחנו מגיעים למצב שבן אדם שמתמודד עם התמודדות נפשית קשה, נמצא בכלא,

דקה דקה,

בעבודה שעושים עורכי דין שלנו בשטח, אנחנו נמצאים לפעמים מול שוקת שבורה ואנחנו צריכים לפנות לבית משפט ולחייב את המשרד לתת

זה מרגש בכל קנה מידה. תודה רבה, מיכל. אני כן אפתח ואומר. לפני כמה וכמה שנים הקמתי ארגון שנקרא אמונת"כ, שזה ארגון משפחות נפגעי תחלואה כפולה

התחלואה הכפולה,

כל איש טיפול, כל משרד ממשלתי זורק אותו לאחר. קודם דניאל סיפר על מקרה שקרה לו. בדרך לכאן,

התקשרה אלי אימא והאוזניים פשוט נשרפו לי כששמעתי עד כמה היא

600 תחלואה כפולה אל מול המיטות באתר ראיתי שבשנת 2016 היו 3,567 מיטות אשפוז מול 70 אחוזים - אנחנו לא נגיע

עת ילדנו את הילדים שלנו ולא יכולנו לבחור בית חולים כי זה היה אזורי ואז המדינה פתחה עיניים והבינה שהיא צריכה תחרות והיא החליטה שכל אחד מאתנו יכול לבחור את המקום בו הוא רוצה וזה רק קידם את

אני כן רוצה לקרוא כדי שתבינו את הבעיה. כתבתי בזמנו למשרד הבריאות: "היום פנתה אלי אימא של שיראל,

בנה בן

אשפוזיו תמיד בבית חולים גהה בו כידוע אין מחלקה לתחלואה כפולה".

יש כל כך הרבה חורים שחורים בתוך הרצף הזה

זה פשוט מדכא. יכולתי להמשיך ולדבר עוד ועוד.

לאפשר לכלל הגורמים להתייחס לנקודות שאת

אני חושב שחשוב שהוועדה תשמע אותם. אני מסתכל והנציגים הבולטים ביותר בתחום בארץ נמצאים כאן, מהקלינינג ועד העמותות,

הלאה. אני חושב שלי יש מה לומר ששלוש נקודות מאוד קצרות לפני שאחרים ידברו. הנקודה הראשונה היא שאנחנו משלמים מחיר אסטרונומי על היעדר

מחייב אותנו והחוק לא מחייב אותנו לטפל באנשים האלה מ-א' ועד ת', אנחנו ממילא בגירעון ולמה שנטפל בהם? באופן טבעי הן צודקות מנקודת מבטן

כלומר, אין כאן הכשרה של יומיים או שלושה שיכולה באמת לעשות הבדל אלא צריכה להיות התמקצעות גם בבריאות הנפש,

בהתמכרויות, ולכן המחלקה לטיפול בהתמכרויות שמתמקצעת בטיפול בהתמכרויות, זה לא רק עניין של רצון טוב, לא יכולה לקחת את זה על עצמה והוא הדין לגבי מערך בריאות

ההבחנה שעשינו ביניהם,

ההפרדה הזאת לא משרתת אף אחד.

אנחנו צריכים הסדרה בתחום הזה וההסדרה לא יכולה להיות תלויה רק ביוזמות אישיות אלא היא דורשת הגדרה,

פשוט להכליל את הטיפול בהתמכרויות

אני הולכת להגיש הצעת חוק כיוון שבשבתי גם כמחוקקת בבית הזה, תהיה הצעת חוק שמתכללת את הנושא הזה, גם אם היא תהיה רק הצהרתית אבל לפחות היא תצא מהוועדה

זה

שיצא מהוועדה האת. זאת המחויבות שלי בקריאת החירום הזו. אנחנו כמובן נזמין את כלל הגורמים לתת את דעתם, את משרד הבריאות וכל מי שנמצא כאן כיוון שבלתי מתקבל על הדעת שכך נמשיך לדבר על

כאשר דוקטור הירשמן שהוא מנהל בית החולים החליט יחד עם צוות המחלקה,

אחר, לקבל את המטופלים היותר קשים מאוכלוסיות

לצערנו זה לא רק במחלקה לתחלואה כפולה אלא גם באשפוזיות. הרבה מאוד שנים נשים לא הגיעו לטיפול ואולי הסיבה הייתה גם בגלל שהמחלקה הייתה משולבת עם גברים. בשנים האחרונות אנחנו השכלנו להבין שצריך להפריד ואנחנו מקיימים יותר ויותר מחלקות או אשפוזיות לנשים בנפרד מגברים. מה לגבי שתי השאלות

לנו יש הרבה מחסומים במחלקה כי חלק מהבעיות הוא שזאת

לא רוצים לקבל אנשים מעל גיל 60 כי פוחדים שייפלו. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד נושאים

הרבה פעמים אלה גם לא חולים, נשארת וכמו שאתם רואים הרבה פעמים זה גם מופיע בתקשורת. האנשים לפעמים בצווי הסתכנות או צווי אשפוז מאוד מאוד אלימים ומאושפזים יחד עם חולים פסיכיאטרים שלא קשורים לכל הנושא

משום ששמענו שהמספרים הולכים ועולים, שמענו שעם העלייה במספרים אנחנו רואים גם בעיה בהכשרה של צוותים וכך הלאה, לכן צריך לעשות איזושהי

חשוב לומר שסיטואציות מהסוג הזה כאשר בעיקר המשטרה

בין הצורך בעזרה אצל המשפחות לבין זה שהעזרה בסופו של דבר הופכת להיות הדבר הכי גרוע, הופכת להיות לסוג של הרג כשאין כל כוונה להרוג אבל זו התוצאה. ההד של זה הוא שאנשים יפנו פחות לקבל עזרה ותהיה מורכבות רבה יותר

תודה על הסיום האופטימי. תוכלי בנגיעה לומר את מעורבות עמותת אנוש בנושא של תחלואה כפולה? ממש במשפט או שניים כי דיברנו על הוועדה אבל לא על טיפול בתחלואה כפולה. אם יש אפשרות לתת להילה בוצ'ן שלנו שהתכוננה נהדר והיא תהיה תמציתית.

בבקשה.

לצערנו מכרזים שדיברו עליהם כבר לפני שלוש וארבע שנים בוועדה הזאת,

אנחנו מחכים להם כבר המון זמן ואני לא מבינה למה הם לא יצאו.

יצרנו יצור כלאיים כדי להציע מענה לחבר'ה שקיבלו אישור להוסטל שנקרא דירה קבוצתית אבל זה לא מספיק

לכן המטופלים מתקשים לייצר וגם אנחנו מתקשים לייצר רצף טיפולי אמיתי שנותן למטופל הזה מענה לאורך כל המסגרות בהן הם נמצאים ולאורך כל

כל עוד זה לא יהיה קיים, אנחנו נמשיך לנהל את הדיונים האלה. נכון. אני מסכימה לחלוטין.

סמים ואלכוהול מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי.

א שלה במשך שנים רבות וזאת על מנת לקדם את הנושא של התחלואה הכפולה בבתי החולים הפסיכיאטריים. הרשות יזמה גם את אותו מאו"ר שהוקם באשדוד, באמת מסגרת יוצאת דופן. אני הייתי מנכ"ל התאגיד בעיר אשדוד שיצא לו הזכות להקים את המסגרת הזאת וזה בא כמובן ביוזמה ובשיתוף גם של הרשות הלאומית וגם של פאולה וראש אגף בריאות הנפש במשרד

אם זה לא היה איתי, אני אומר לך באחוריות שהמסגרת לא הייתה קמה. אני רוצה לומר דבר נוסף כדי שנבין את האבסורד כפי שציין שאול ברמת

רק לאחרונה אנחנו העברנו תוכנית בנושא של נשים על רצף הזנות. חשבנו שזאת איזושהי מתכונת חדשה וטובה

כמובן שיש בעיה של היעדר תקציב מדינה ולא ברור מה יהיה ב-2021.

היא רוח פנטסטית, היא רוח טובה עם המון רצון טוב ונכונות לסייע ולתמוך ולהחזיר את הרשות למקום המרכזי

אין ספק שחייבת להיות רשות שמתכללת את כל הדבר הזה, את כל האירוע הזה, על כל הרצף שלו וזה עולה בכל דיון שיוצא מהוועדה הזאת בכל נושא שקשור להתמכרויות בכל דרך שהיא, ובטח התחלואה הכפולה היא רק מאירה את הזרקור בצורה כל כך מוחשית ומראה עד כמה זה חיוני. אני מתחברת לסיפה של דבריך. עוד משפט אחד. אני כן חושב שמעבר לשינוי הרגולטורי שדיבר עליו פרופסור שאול קודם, להכניס באמת את הנושא הזה לחוק הבריאות הממלכתי. אני כן חושב שצריך לשבת עם מנכ"ל משרד הבריאות, צריך לבנות איזושהי תוכנית חומש מסודרת לעניין הזה בחתימת ידו. אני יודע שהיום הוא טרוד בדברים אחרים ובנושאים דחופים יותר, אבל חייבים לרתום את המנהיגות של משרד הבריאות לכל התהליך הזה כדי שיבוא איזה מסר מלמעלה שיממן את הנושא הזה, כפי שהציגה קודם חברתי מיכל, נושא שנוגע בהמון משפחות ברחבי מדינת ישראל, כדי שהנושא יקבל את הביטוי שלו. מן הסתם נוכל להיות שותפים לסוג כזה של תוכנית בדרך כזו או אחרת. לעשות כאן איזשהו מהלך משמעותי עם תוכנית מסודרת שיורדת ואומרת בכל שנה היכן אנחנו פותחים את המסגרות, כמה אנחנו משקיעים בזה, כי אחרת, גם אם יהיה כאן שינוי רגולטורי, עדיין צריך לשבת על הנושא הזה.

שינוי רגולטורי הוא בהחלט רק ההתחלה. שוב, ההכרח לשיתוף בין-משרדי, שולחן עגול, איך שלא נקרא לו כדי לייצר תוכנית חומש, כדי שכלל הגורמים יוכלו להיות על אותו עמוד, היא חיונית והיא הדרך היחידה לייצר את הרצף הטיפולי-שיקומי שדרוש גם בנושא הזה. אני מקבלת לחלוטין גם את דבריך. ישבתי גם עם השרה וגם עם השר שמולי ואני אשב גם עם שר הבריאות. חייב להיות מענה מתכלל לכל האירוע הזה.

אני מתחברת מאוד לדבריך. תודה רבה. אני רוצה לתת הזדמנות לאוריה גן, מנכ"ל מלכישוע. היות וזה דיון כל כך חשוב ונמצאים כאן הרבה מהגורמים, חשוב לי שנשמע את כולם כדי שהוועדה תדע להתקדם לצעד הבא. נמצא אתנו אוריה? אם הוא לא נמצא, נמשיך לאירית יפתח שרצקי,

הרשות לשיקום האסיר. צוהריים טובים. נמצאת אתי הקולגה שלי, לילך אלמוג, והייתי רוצה שגם היא תוכל לדבר. לא נגזול זמן רב. אני אומר שברמה המאוד בסיסית, הרשות לשיקום האסיר נתקלת בחסמים בנושא תחלואה כפולה אנחנו נפגשים עם האסירים בבתי הכלא. מי שלא יודע, נציגי הרשות לשיקום האסיר פוגשים את כל האסירים לקראת עלייתם לוועדות השחרורים, לקראת קיצור מאסרם בשליש. יש שיתוף פעולה מאוד פורה עם שירות בתי הסוהר גם לגבי אסירים נפגעי נפש וגם בכלל בתחלואה כפולה. הבעיה, בעיה שנמשכת שנים, היא בנושא של ועדות סל שיקום. במצב של היום לא מתקיימות ועדות סל השיקום לאסירים נפגעי נפש בצפון ובדרום.

לא מתקיימות בכלל?

לא מתקיימות ועדות סל שיקום בצפון ובדרום. ועדות סל שיקום מתקיימות במרכז, לאסירים ששוהים בבתי הכלא באזור המרכז והשרון. אני רק מתחברת לזה שבתקופת הקורונה, אני בטוחה שזה רק מחמיר את המצב פי כמה וכמה. אני מכירה את האתגר לנייד אסירים. כן. אנשי אשמח אם תאפשרו ללילך להתייחס. היא תוכל להרחיב על כך כי היא עובדת עם השטח. כמובן יש את הבעיה עם האסירים שנופלים בין הכיסאות.

כאלה שעדיין לא הוכרו עם 40 אחוזי נכות נפשית וקשה מאוד למצוא מסגרות עבורם. הייתי רוצה להכניס אתכם לעולמם של האסירים. ברגע שאסיר לא נמצא מתאים לתוכנית שיקום בפיקוח,

בזמן תקופת הרישיון שלו, לגייס אותו לטיפול אחרי השחרור מאוד מאוד קשה, במיוחד כשאין הרבה מה להציע. לכן מבחינת הרשות, ככל שנוכל לגבש תוכניות שיקום לאסירים בזמן הפיקוח,

שהם ישתחררו עם תוכנית שיקום לכל תקופת השליש, כך ייטב לכולנו וגם הם יהיו מפוקחים במסגרת אינטנסיבית שעונה על הצרכים שלהם וגם יהיו חייבים למעשה להגיע. אנחנו נוכל לפקח עליהם. אסירים שמשתחררים בשחרור מלא, אין לנו שום לפקח עליהם. אנחנו יכולים לנסות לגייס אותם לטיפול אבל המוטיבציה, במיוחד של האוכלוסייה הזאת וההכרה במצב שלהם כל כך נמוכה, כך שעדיף שנתחיל את התהליכים עוד בהיותם בכלא. ברשותך, אני מבקשת להעביר את זכות הדיבור ללילך אלמוג.

ממש בקצרה. בקצרה ובאופן מאוד ממוקד. אני עובדת עם אסירים נפגעי נפש ואני בוחנת את האפשרות להכנת תוכניות שיקום עבורם. הכנת תוכנית שיקום עבור אסיר נפגע נפש עוד מעט אני אציין את החסמים היא מאוד משמעותית. זה מונע רצידיביזם, זה נותן לו אופק, זה נותן לו מענה שיקומי לחיים. זה לא כמו קהילה שמוקצית לתקופת זמן מוגבלת. הוא יכול להשתלב בהוסטל ואחר כך בדיור מוגן עצמאי וזה משהו שיש לו בנפיט מאוד מאוד גדול גם עבורו, גם עבור המשפחה, עבור הסביבה וכמובן עבור החברה, בהמשך לסרטון שראינו. כיום מתקיים שיתוף פעולה מאוד יפה במחוז המרכז. בהמשך למה שאירית אמרה, שיתוף פעולה בין שירות בתי הסוהר, בין הרשות לשיקום האסיר ובין משרד הבריאות כאשר אנחנו מעלים אסירים לוועדות סל שיקום וברגע שהם נמצאים זכאים לשירותי סל שיקום, אנחנו בונים תוכניות שיקום בשיתוף פעולה של משרד הבריאות והרשות לשיקום האסיר. למה אין את זה בצפון ובדרום? זה מענה שנצטרך לקבל ממשרד הבריאות. אני אבקש לקבל ממשרד הבריאות, גם אם לא היום, מדוע אי אפשר לשכפל את זה בצפון ובדרום. אני בטוחה שזה חשוב. כן. זה מאוד חשוב. זה בעצם הרעיון, להרחיב את זה למודל ארצי כי בזמן נתון יש פחות או יותר 700 נפגעי נפש פזורים בבתי הכלא. זה 10 אחוזים ממספר המשתחררים בשנה. רוב האסירים האלה בתחלואה כפולה ואפילו משולשת כי יש גם את העבריינות והאנטי-סוציאליים שלא מקבלים מענה שיקומי, וחבל. זאת אוכלוסייה מאוד מוחלשת גם ביחס לאוכלוסיית האסירים. עלה כאן חוסר במסגרות לתחלואה כפולה. יש בארץ רק שני הוסטלים לתחלואה כפולה. הרבה אסירים עם יתרת זמן קצרה שנותרה להם והם נמצאים ברשימות המתנה, לא זוכים להגיע לשם למרות שיש לנו שיתופי פעולה יפים עם חברות שנותנות את השירות שמגיעות לכלא ומראיינות את

ואפילו משרד בריאות הגיע, לא בתקופת הסקר אבל בתקופת הקורונה, והתקיימו ועדות סל שיקום. יש עוד כל מיני באגים שמתפתחת להם אבחנה נפשית בזמן המאסר ואז זה תהליך פרוצדורלי מורכב כאשר לא תמיד הם זוכים לקבל את הזכויות שלהם ולא זוכים למענה שיקומי. אני רוצה לאפשר לבתיה ליידנר לענות על השאלה הזאת, מדוע עדיין לא שוכפל לצפון ולדרום מה שמצליח כל כך במרכז. הוועדות שמתקיימות, זה משהו היסטורי כאשר כ-15 שנים אנחנו מקיימים את הוועדות. למה אין לנו ועדות בצפון ובדרום? חוסר תקנים של אנשים שיכולים לעשות ועדות במחוזות. העומס שיש לנו בוועדות לא מאפשר לנו לעשות בצפון ובדרום.

מישהו הציף את הפספוס הנוראי? אין לי ספק, בלי לעשות את החשבון, שהתקנים יעלו הרבה פחות מהנזק הכול כך גדול לחברה הישראלית. מישהו הציף את הדבר הזה? ואם כן, בפני מי? זה לא קשור לאוכלוסייה הספציפית הזאת, אסירים או תחלואה כפולה באופן גורף אבל זה לא הנושא של הוועדה הזאת. מספר האנשים עם 40 אחוזי נכות נפשית הולך ועולה ואם אנחנו מדברים על האוכלוסייה הספציפית של תחלואה כפולה, אם פעם זה היה חלק מאוד קטן מהאנשים שפנו לוועדת השיקום, היום לפחות 50 אחוזים מהאנשים שמגיעים לוועדות והם לא מהווים מקשה אחת אלא מדובר בצעירים, בחרדים, המגזר הערבי, דרי רחוב וכולי. האנשים שפונים שצריכים לקבל התייחסות בוועדת סל שיקום, אחוזם הוא יותר מגוון. אלה לא רק אסירים שלא מקבלים מספיק להגיע לוועדות. שוב, זה לא הנושא של הוועדה. תודה. נמצא אתנו יואב בן ארצי, מנהל תחום התמכרויות ושיקום אסירי ודרי רחוב בעיריית תל אביב.

רציתי גם לשמוע מאברהם אלבום שנמצא אתנו, נציג המשפחות. שלום לכולם. תודה שהזמנתם אותי. אם אני יכולה לבקש, תאמר רק דברים שלא נאמרו. אני מצטערת שאני מקצרת אבל אנחנו חייבים לסיים את הדיון. בסדר. אני אשתדל. אני מרגיש שאני מביא לכאן את הקול של החולים עצמם. דיברו כולם על הטיפול ואני מבקש להביא בכמה מילים קצרות את הקול של החולים עצמם. אני עושה את זה כי הבן שלי לא יכול להשתתף. הוא לא במצב. אבל אני כאבא שלו רוצה להעביר אליכם מעט מהקושי שיש לי לטפל בבן ומהקושי העצום פי מאה או פי אלף שיש לו להתמודד עם תחלואה כפולה. כל הגורמים הטיפוליים הם פחות או יותר בסדר, עם כל הבעיות של התקציבים, כוח אדם וכולי. אני יכול לספר בקצרה מהניסיון שלי. הבן שלי בן 45, הוא 22 שנים מתמודד עם תחלואה כפולה. בערך פעמיים בשנה הוא מתאשפז בבית חולים אברבנאל, מקבל טיפול נפלא, הכי טוב שיכול להיות, ואחרי כמה שבועות הוא מתייצב ומשתחרר. בן אדם בלי תסמינים של פסיכוזה, משתחרר. בצד של ההתמכרות, הטיפול הוא מאוד מועט ואני גם מבין למה כי מטבע הדברים זו מחלקה פסיכיאטרית. אני רוצה עוד להוסיף את העניין של הרצף הטיפולי. זה קורה פעמיים בשנה. הוא משתחרר במצב מצוין וביום אחד, ברגע אחד, ממש בשנייה אחת, ברגע השחרור, הוא עובר מטיפול של מאה אחוזים במשך 24 שעות ביממה,

תשומת לב, השגחה, שיחות, חברה, תעסוקה, וממצב כזה של מאה אחוזים,

הוא הולך הביתה והטיפול הוא אפס. משם ההידרדרות שלו בחזרה לסמים היא מהירה מאוד ובדרך כלל שבועיים, שלושה שבועות. קודם הוא מפסיק לקחת את התרופות. לקחת סמים יותר נעים מאשר לקחת את התרופות שיש להן תופעות לוואי.

רוצה לסכם ולומר שמה שאני רואה כבעיה העיקרית זה הרצף הטיפולי. אין רצף טיפולי.

אני מודה לך מאוד. ההשמעה של הקול הזה היא כל כך חשובה והשמעת הכאב הזה. זאת אחריותנו ולא אחריותכם. אתם כבר שילמתם את מחירכם וזאת אחריות המדינה, לייצר את הרצף הטיפולי הזה ואני בכל אופן מחויבת למצוא בכל דרך אפשרית, להנגיש את המחויבות הזאת למקבלי ההחלטות, לייצר את הרצף הטיפולי וגם לשנות את ההגדרות ואת ההסדרה בצורה כזאת שתחייבנה את מדינת ישראל להתעורר אל מול החירום הזה שאתם מנגישים לי אותו ובאמת תודה שאתה חולק את זה אתנו, אברהם. יושבת ראש הוועדה קובעת לפי סעיף 120(ד)(1)(ג) לתקנון הכנסת שהשמות של כל מי שביקש ו/או יבקש לחסות את השם שלו כדי שלא ייגרם לו או לזולתו נזק יהיו חסויים ולא יירשמו בפרוטוקול. אני מבקשת מהדובר האחרון, למרות שאפשר להמשיך כאן לנהל את הדיון החשוב הזה. אני מתנצלת בפני מי שלא הספיק לדבר. אני מבקשת לשמוע מאבי אורן, יושב ראש המועצה הארצית לשיקום פסיכיאטרי במשרד הבריאות בהתייחסות לכל מה שכבר עלה כאן כדי שנקדם את השיח ואנחנו נמשיך בשיח הזה. זאת רק הזדמנות ראשונה ואנחנו נמצא את הדרך להמשיך אותו. שלום. תודה רבה לך על העלאת השיח של הסוגיה הכול כך כואבת הזאת. המועצה שאני עומד בראשה היא מועצה שהוקמה מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה ותפקידה לייעץ לקובעי המדיניות בנושא השיקום הפסיכיאטרי. אני חושב שלגבי הנושא שלנו ואני אומר ממש בדקה את הדברים המרכזיים זה הנושא של התווך הבין-משרדי. אני חושב שהעניין הזה שאנשים נופלים בין משרד הרווחה לבין משרד הבריאות לבין קופות החולים, היא הבעיה האמיתית. היא פוגעת באוכלוסייה הזאת ובעוד הרבה אוכלוסיות כמו צעירים בסיכון, חרדים, כל דבר. בעצם התווך הבין-משרדי הזה, הוא שורש הבעיה. סל שיקום אמור וצריך לטפל בכל אדם שיש לו מעל 40 אחוזי נכות נפשית גם אם הוא משתמש בסמים. אבל כיום, בגלל סדרי עדיפויות לא נכונים של המערכת, הוא לא יכול לעשות את זה. אני ניהלתי הוסטל בשיקום פסיכיאטרי וקיבלתי לניסיון אדם שהוא לא היה נקי ותוך שבועיים חצי מההוסטל היה עם שימוש בחומרים מסוכנים. ולכן צריך להקים מסגרות ייעודיות. סל שיקום לא יכול לעשות את זה, לא עם רמת התקינה שניתנת לו כעת ולא עם רמת התקציבים שנראים לו כעת. יש עניין של מכרז דיור שתקוע כבר שש שנים. מישהו צריך לבוא למשרד הבריאות וכן, אני חלק מהמשרד הזה ובעצם לנער אותו בנושא העדיפויות שלו. העדיפויות שלו הן לא לכיוון הקהילה ומי שסובל מזה בסופו של דבר, אלה המשפחות והאנשים. תודה רבה. תודה רבה. תודה על הכנות. תודה לכולם על השיתוף, גם על החשיבה המשותפת וגם על החידוד של הדבר. הסיכום שלי, הוא כתוב לפני אבל כולם אמרו אותו. התווך הבין-משרדי, כפי שהגדרת אותו, שלושת האבות הללו

הרווחה וקופות החולים של התחלואה הכפולה מובילים לכל מה ששמענו עליו היום, לנפילה בין הכיסאות, למחסור ברצף טיפולי, למחסור בתקציבים, למחסור במסגרות הטיפוליות. הרצף הטיפולי שגם אברהם חלק אתנו שחייב להיות כחלק מהפתרון. ובסופו של דבר לחיכוך מול גורמי אכיפת החוק שזה לא תפקידם ואנחנו בעצם מגיעים לקצה של אי הטיפול, להשלכות של אי הטיפול ומנסים לטפל בכיבוי שריפות או אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה. אני רוצה לסכם ואולי התחלנו מההשלכות הכלכליות כי אנחנו יודעים שנושא ההתמכרויות עולה היום למדינת ישראל כשבעה מיליארד שקלים וזה רק מה שאנחנו יודעים עליו. אני מניחה שזאת הערכה שמרנית. דיברנו על ההכרח בהגדרה ובהסדרה של הנושא. אני רואה את כל הרצף הטיפולי כחלק מההסדרה שמחויבת ובסופו של דבר ההפיכה של הנושא הזה לקרימינלי,

ההפללה של החולים, היא מה שמפגישה אותם עם הקצה ובזה בעצם התחלנו, עם הסרטון של שיראל חבורה אל מול המשטרה. אני לא רוצה להלאות אתנו שוב בכל מה שעלה כאן. זה לא מתקבל על הדעת אני מסכמת בכך את הדיון הזה, הראשון בנושא התחלואה הכפולה שאין במדינה גורם מתכלל ושאנחנו נתונים לחסדי אנשים טובים שכשהם עוזבים, נפתח שוב ואקום. כל האנשים הטובים הם אלה שנמצאים כאן על הקו היום. הוועדה מתחייבת לעשות את מה שהיא יכולה וצריכה לעשות בקריאה למשרדים הללו לשבת ביחד ולהקים מחדש רשות שתתכלל גם את האירוע הזה במסגרת תכלול האירוע של ההתמכרויות באופן כללי. במסגרת הכובע הרגולטורי החקיקתי, הוועדה מתחייבת להציג את ההסדרה החוקית שחייבת לבוא לידי ביטוי, בין אם זה בשינוי של ההגדרה ובין אם זה בהכרח לכלול את הטיפול בקופות החולים כפי שעלה כאן כפתרון אבל לאפשר לקופות החולים גם לתת את הטיפול הזה ולא רק לומר את זה כהצהרה. בנוסף אני אומר, כמי שנאבקה על תקציב ראשוני שאני רואה אותו כצעד ראשון לטיפול כולל, לתוכנית לאומית, שאנחנו נשיק את הקמפיין הלאומי הזה שישנה את התודעה גם של מקבלי ההחלטות וגם של הציבור כולו לקחת אחריות על הנושא הכאוב כל כך, היקר כל כך ושהוא באחריות מדינת ישראל עם כל הגורמים שחייבים לתכלל את האירוע. אני מודה לכל מי שהיה כאן אתנו הבוקר. אנחנו נמשיך את השיח הזה אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה היעילה ביותר. אני מבקשת מכל מי שביקשתי ממנו את הנתונים, להנגיש לנו אותם. לכל מי שיש את ההמלצות - אני מבקשת בעוד חודש, עת נתכנס בכנסת אחרי החגים ואחרי הסגר או ההפסקה בבילויים או מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו - לקבל את ההמלצות החקיקתיות, הרגולטוריות, מכל אחד מהגורמים שיאמרו למה אתם זקוקים כדי שיהיה כאן מענה הוליסטי. אני מבקשת שננצל את התקופה הזאת כדי לייצר את הפתרון ההוליסטי הנדרש גם אם אנחנו רק נניע את הקריאה אליו. אנחנו נעשה אתכם את המעקב הזה. נאמרו כאן כמה דברים ונתונים שאנחנו יודעים שכבר קיימים בין אם במשרד הבריאות ובין אם בקרב הגורמים הנוספים ואנחנו נמתין לקבל מהם את התשובות ואת התוצאות כדי שאז נוכל גם להמליץ המלצות יותר אופרטיביות. אני אסיים בברכת שנה טובה לכולם, שנת בריאות, שנה של זיהוי של ההזדמנויות שלא נמשיך להחמיץ אותן ושל לקיחת אחריות בכל ההקשרים. ההזדמנות שלצד משבר הקורונה שמאירה את הזרקור על כל הדברים הבוערים שנדחקו מפני הדברים הדחופים שכל פעם אנחנו מכבים בהם שריפות. שנדע בשנה הזאת לשתף פעולה כדי לפחות בנושא הזה נדע שעשינו משהו. תודה לכם. תודה על כל העבודה ותודה על כל מסירות הנפש. מי ייתן ונעשה וגם נצליח לקדם את הנושא הזה. שנה טובה לכולכם.